אני פותח את הישיבה בנושא פרק ז' (בנקאות ואשראי), למעט סעיפים 26-25 מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג 2023. אחרי שעברנו על הנושא החדש אנחנו מסיימים את ההצבעות. יש לנו את ההסתייגות שלך,

שנשארה פתוחה. הגענו עם האוצר ועם בנק ישראל לאיזשהו סיכום ואני מבין שהוא גם מקובל עליך,

לא לגמרי. אני אסביר ואעדכן. עליי הוא מקובל. ראיתי את התיקון, הוא נראה לי בסדר. זה מה שחשוב. אתה ברוב פה ואני במיעוט.

אני הולך עניינית. מבחינה עניינית, הלו בדיון סביב ההסתייגות הזאת שתי סוגיות.

סוגיית השקיפות לכוח לאותו גוף פיננסי - - - זה נפתר. גם פה יש פער. בהתחלה הייתה הטענה שבכלל אי-אפשר ליידע אותו כחוק הלבנת הון. עכשיו התברר שכשיש לו סירוב, מיידעים אותו כבר היום. יש הנחיות רלוונטיות של בנק ישראל וסיכמנו אותם רק בנושא הזה שיהדקו את זה בצורה יותר ברורה מבחינת ההוראות שבנק ישראל יוציא. זה לגבי הסירוב.

במקרה של משיכת זמן הרי הסיבה יכולה להיות יש שתי דרכים: אפשר לסרב ואפשרה פשוט לעשות פינג פונג של מסמכים ולא לתת תשובה. אי-אפשר פינג פונג עד אין-סוף.

בשביל זה, בין השאר, נועד הסעיף הזה שלנו בחוק. סופרים 3 חודשים מפתיחת התיק ולא מהסיום כדי למנוע מהבנקים למרוח זמן. אז כאן הפער הוא כזה: הם מסכימים שצריך ליידע גם במקרה של משיכת זמן, ההצעה של בנק ישראל לעשות את זה בהנחיות לבנקים - - - אי-אפשר כל דבר - - - לא בחקיקה ראשית. אני אמרתי שאם הדיווח למפקח על הבנקים הוא בחקיקה ראשית, למה זה לא יהיה בחקיקה ראשית?

מה יהיה בחקיקה ראשית? החקיקה הראשית היום אומרת, מה הסעיף אומר? שאם 3 חודשים לא קיבלו תשובה, חייבים לדווח למפקח על הבנקים. זו החקיקה הראשית. החוק מדבר על דיווח. איזה סוג דיווח ומה עושים - - - לא. זה דיווח למפקח. אני הצעתי להוסיף בחוק גם דיווח ללקוח במקביל. הם מציעים לעשות זה לא בחוק אלא בהוראות. יש לכם בעיה שיהיה בחוק? אנחנו חושבים שכל הטיפול בהודעות ללקוחות היום מטופל בהיבטים האלה שקשורים לסירוב סביר בהוראות נב"ת. זה לא נכנס לתוך ואקום, יש כבר כל מיני הוראות שעוסקות בדבר הזה. אנחנו בשיחה עם חבר הכנסת - - - אבל יש בעיה שיהיה כתוב דיווח לבנק ודיווח ללקוח?

בגלל שאנחנו לא בחנו את כל התניות שיש בתוך הסעיף הזה בהקשר של הלקוח. וכמו שאמרתי, אנחנו מצהירים גם לפרוטוקול שאנחנו נקבע את זה בהוראות. חלק כבר קיים ואת ההשלמות שעליהן דובר אנחנו נקבע בהוראות וככה הלקוחות יקבלו את המידע והמטרה תושג. בהוראות תכתבו את זה במפורש? כן. וגם ברגע שזה יהיה בהוראות, גם יהיה עיצום כספי. אתם לא מוכנים לכתוב בחוק שיהיה גם דיווח ללקוח בהתאם למה שיקבע בהוראות של בנק ישראל?

אנחנו לא רואים בזה צורך. כבר יש היום הוראות שעוסקות בדיווח ללקוח ואנחנו נרחיב אותם לאור השיח שהיה פה.

שים לב שהחוק הזה הוא תוספת למה שקיים. אני מבין זה. מה שמפריע לי פה שזה - - - הבנתי,

כשרוצים לקבע דיווח למפקח על הבנקים, זה חקיקה ראשית. דיווח ללקוח זה נעשה בהוראות שאותן,

פעם אפשר ככה ופעם ככה. זה לא עובר פה אחר כך. אפשר לעשות הוראות כאלה ואחר כך לשנות. לכן אני שואל למה אין סימטריה. נכון שההתנגדות פה לא מובנת. רק יהיה כתוב שגם יהיה דיווח ללקוח. מה הבעיה עם זה? לא כתוב שזה בניגוד להורות אל כתוב בהתאם לכללים, לא כתוב כלום. באופן כללי, כמו שיש באופן כללי דיווח של הבנק, מה מפריע שיהיה כתוב בחוק שידווחו ללקוח? אחד, החשש שלנו זה מהשפעות רוחב. ברגע שמכניסים את זה בהקשר הקטן הזה, וזה לא כתוב בהקשרים אחרים של אותו עולם אני מזכירה, זה קטן בתוך - - - זאת אומרת, מבחינה משפטית יש עם זה בעיה. זה יכול עורר שאלות - - - מי פה ממשרד המשפטים? יש מישהו אולי? יש מישהו שמבין במשפטים? יש לנו ייעוץ משפטי משלנו. לא, זה לא קשור. לגבי השלכות הרוחב, יש פה - - - לגבי השלכות הרוחב, אני אומרת שבחנו. בזמן קצר כזה אנחנו מבקשים שאם התכלית מושגת ואין בזה צורך, למה להסתבך. הם עשו פה הליכה די רצינית, גם המפקח מעורב פה, לא רק העובדים, אז אני חושב שאפשר לתת להם צ'אנס. כמה זמן ייקח לכם להוציא הוראות? בנוסף לזה יהיה פה דיווח פעם בשנה.

על זה תכף נדבר. זה הדבר השני. אם אתה רואה את המכלול שגם יהיה דיווח לוועדה, גם נוכל לעשות דיון וגם הם התחייבו שיעשו בדיקה סטטיסטית של הבקשות האלה לא רק סתם נקבל דיווח, אלא בדיקה אמיתית. במסגרת הדיווח אנחנו נקבל את הבדיקה ונראה את הסטטיסטיקה של הבקשות ושל הטיפול בהן. זה ייכנס לחוק.

גם זה בהצהרות. אני לא יכול לכתוב בחוק שתהיה בדיקה מדגמית. אבל דיווח יכנס לחוק. בוודאי. זה יכנס, אין סיבה שלא. אבל הבדיקה המדגמית, אני לא יכול לכתוב שתהיה בדיקה מדגמית. זה לא נראה טוב. לשאלתך לגבי הזמן הנדרש לתקן את ההוראה, טווח של 3 חודשים. אני מזכירה שההודעה ללקוח על שחרור לפתיחת חשבון כבר קיימת היום, אז התוספת היא התוספת - - - מל משיכת הזמן. טווח של 3 חודשים זה טווח סביר לתקן את ההוראה. בסדר גמור. נכניס את זה במסגרת ההסתייגות, כולל הדיווח לוועדת הכלכלה פעם בשנה, כדי שזה ייכנס - - - על כל הדוחות האלה שהתקבלו ומה המפקח עשה עם הדוחות,

זה הדיווח. זה ברור, לא יהיה טיפול בבקשות אחת-אחת.

צריכים אלף עובדים לזה. המפקח ידווח לוועדה מה הפעולות שלו בעקבות הדוחות שהוא קיבל. בדיווח הוא יגיד כמה בקשות, בבדיקה הסטטיסטית המדגמית מה יצא. כל הדברים האלה שהם רלוונטיים לדיון בוועדה, יהיו. אז הוועדה יכולה להחליט אם לעשות דיון לא לעשות דיון, זה כבר עניין של הוועדה. בסדר? תנסחו את זה, אנחנו לא נסכם עכשיו את הניסוח. אבל זה התוכן. נצביע על זה כהסתייגות. תצהירו לפרוטוקול את הדברים שהם קשורים בכללים ולא בבזה. אז בואו תוצהירו את זה בפרוטוקול עכשיו, כולל הבדיקה המדגמית. אני מבינה שמסוכם בעניין הזה שתתווסף בעצם הוראת שעה שתחול ל-3 שנים ובעצם תורה שהמפקח ידווח לוועדת הכלכלה אחת לשנה על הדיווחים ועלך הפעולות. למה בהוראת שעה? לא הבנתי, למה הוראת שעה? לא דיברנו על זה.

עם מי סוכם שתהיה הוראת שעה? עושים חוק לתמיד, זו לא הוראת שעה. מה קשור הוראת שעה? למה אתם צריכים הוראת שעה? יש איזו סיבה מיוחדת? כן. אנחנו בדרך כלל עושים את הדיווחים האלה - - - לא, לא. לא הוראת שעה. אין צורך בהוראת שעה. אני אסביר למה. זאת אומרת שאחרי 5 שנים לא נצטרך את הדיווח? אנחנו בדרך כלל רוצים לשים זרקור על משהו שיכול להיות שיש עכשיו התרחשויות שבעצם מצדיקות את הדבר הזה ובאופן תקופתי - - - אבל אין פה איזושהי רפורמה, לכן הבעיה יכולה להתעורר גם בעוד 3 שנים. יש פה ניגוד אינטרסים. הרי מאיפה בכלל כל זה נוצר? כי לבנקים לפעמים אין לי אינטרס בגלל האינטרס של הבנקים. כמו שזה נכון היום, זה יהיה נכון גם בעוד 3 שנים, גם בעוד 4 שנים. אני מקווה שלא כי אנחנו הרי עושים את זה כדי לטפל בבעיות עומק, ככל שהן קיימות. בסדר, נעשה 5 שנים את הוראת השעה, אין בעיה. תגידו לפרוטוקול את מה שאתם צריכים. אנחנו נקבל את הדיווחים, בוודאי שאנחנו נעשה ניתוחים סטטיסטיים, אנחנו נוסיף את זה לתוכנית האכיפה, נעשה את הבדיקות המדגמיות על הנתונים שאנחנו מקבלים. את הדיווח השנתי לכנסת למשך 5 שנים. אני גם מזכירה שיש ערוץ מקביל נוסף לטיפול פרטני, גם מוקד הפינטק וגם פניה ליחידת פניות הציבור. זה ערוץ מקביל לערוץ הנוכחי. אנחנו נתחיל בהסתייגות הזאת.

מי בעד ההסתייגות בנוסף לדברים שאמרה סגנית המפקח?

זאת הסתייגות מספר 4. הצבעה אושר. ההסתייגות התקבלה. תנסחו את זה, תכניסו את זה לחוק. עכשיו יש לנו הסתייגויות של - - - הכנסת הסתייגות של האופוזיציה עכשיו לחוק?

דנו בזה. ההסתייגות הייתה נכונה. כמה הסתייגויות הוא נותן לך על זה? אני נותן לו את זה בלי. היא הסתייגות טובה, דנו בה. אבל האמת, קיצרתי זמן הנמקה אחרי זה. רק שתדע, קיבלתי ממנו 4 הסתייגויות בשני החוקים. אני לא מסתכל על כל ההסתייגויות. אם ההסתייגות טובה, אז אני דן בה. אני אגיד לך למה אני שואל, כשאנחנו היינו באופוזיציה והיו דברים - - - הם לא הסכימו.

היו חלק מהדברים שקיבלו, אז אנחנו בתמורה הורדנו הסתייגויות. אז אני לא עשיתי את זה בתמורה. אנחנו עושים מיוזמתנו ענייניות גבוהה פה, שתדע. לא מנמקים הסתייגויות-הסתייגות.

אתם לא צודקים פה מסיבה פשוטה: בדיוני התקציב וחוק ההסדרים זה לא משנה כמה הסתייגויות מגישים.

אבל לא הסתדרנו בהצבעות. זו הצבעה אחת על הכול כמעט. למה? הורדתי לך רביזיות אתמול. חסכתי לך דיון שלם. הורדת, אבל לא בגלל זה. היגיון. בשביל מה להביא אנשים. האמת היא שגם אנחנו הסכמנו על הביטול בשביל לשחרר אותו מוקדם. זה לא היה בשבילי. זה היה הדדי. הוא רומז לך שתלך לקראתו כשאתה יושב איתו.

הסתייגויות סיעת רע"מ, אתה לימדת אותם כבר, נכון? הוא לא נימק? העברנו אותם בלי - - - הוא לא היה, אבל - - - הוא לא היה ובכל זאת העברנו. פה זה יותר יש ועדות שזה יותר קשה. בעבודה ורווחה זה קורה - - - אתה רוצה לנמק עכשיו את ההסתייגויות? קודם כל, סיעת רע"מ לא פה, אז בואו נצביע ונסיים איתם. מי בעד ההסתייגויות של סיעת רע"מ? מי נגד? אחד בעד. מי נמנע? שניים נמנעים. ארבעה נמנעים.

יש לנו גם הסתייגות של רע"מ לסעיף 29. מי בעד ההסתייגויות של סיעת רע"מ לסעיף 29? מי נגד? אתה נגד?

הצבעת נגד. הוא שמע רע"מ מצביע נגד. זה כבר - - - אתה נגד סיעת רע"מ, אני מבין. הוא הישראלי היהודי בסיעת חד"ש-תע"ל,

ולכן הוא נגד רע"מ בכל מקרה. לא צריך להוסיף לי את ה"א הידיעה. אז הוא נגד רע"מ כי שם אין נציג יהודי. יש רק נציגים לא יהודים. טוב. מי נגד, הצבענו. מי נמנע? שלושה.

ההסתייגויות לא עברו. עכשיו הגענו לחד"ש-תע"ל. אתה לא היית בדיון שנימקו את ההסתייגויות,

נכון. אתה רוצה שאני אתן לך בכל זאת לנמק? קח שתיים-שלוש דקות ותנמק. בסדר. לא נעמוד איתך על קוצו של יו"ד. בואו נדבר קצת על קוצים של - - - ולא דווקא על קוצים של יו"ד. אני רוצה לנצל את הזמן שיש לי כדי להעביר פה ביקורת על מה

גם בתקשורת וגם, לצערי, בקרב סיעות הבית - - אני מצטרף,

לביקורת שזה רק שלושה. - - בלי יוצא מן הכלל - - לא להפריע,

- - בלי יוצא מן הכלל כמעט, נותנים לגיטימציה לרצח חפים מפשע. כל הזמן מדברים ומאשימים אותנו, כמובן בשקר, אבל זה הפך למנטרה - - - תגיד,

אתה יודע שאלה טרוריסטים ששלחו רקטות, שאחראים על רצח של משפחה שלמה? אין לך בושה להגיד חפים מפשע? באמת, אין גבול לחוצפה שלך להגיד שהם חפים מפשע? טרוריסטים,

רצחו יהודים אתה אומר חפים מפשע? יושב-ראש הקואליציה, יש לו 3 דקות. אני אתן לנציג אחד מהקואליציה לענות, אם זה העניין, גם כן שתי דקות. אני אומר שוב, בניגוד למה שאמר כרגע חבר הכנסת כץ, כרגע, בפעם האחרונה ששמעתי, בתקווה שזה לא יעלה, היו 13 הרוגים. מתוכם היו 3 שהיו, כנראה, מעורבים בירי. אנחנו שוללים כל פגיעה באזרחים חפים מפשע, ישראלים או פלסטינים. אנחנו מתנגדים לירי על ישראל, תמיד התנגדנו לירי על ישראל, שאף אחד לא - - - תגיד לטרוריסטים להפסיק להסתתר בתוך אוכלוסיות אזרחיות. אני מבקש שלא יפריעו לי, אדוני. תגיד לחמאס ולג'יהאד האסלאמי להפסיק להסתתר - - - לא להפריע. בשם כל הוועדה אנחנו ממש מודים לך שאתה נגד ירי על ישראל. אנחנו ממש מזדהים עם זה מקרב לב. אני ממש שמח שאתה מודה לי. תתבייש לך. אני מתבייש שיש אנשים כמוכם שחוגגים על - - - תתבייש לך. אנחנו מעולם לא חגגנו דם של בני-אדם, להבדיל מחלקים שיושבים פה. אני חוזר ואומר ואני מבקש שלא יפריעו לי,

ככה אני אוכל לסיים יותר מהר. לא מפריעים. בינתיים אתה מדבר.

שני דברים אני רוצה לומר. מה שהיה אתמול זה רצח של חפים מפשע משום שני דברים: דבר ראשון, רוב ההרוגים אתמול הם אזרחים, כולל 4 או 5 ילדים. אלה נרצחים חפים מפשע והדם והפשע בראש ממשלת ישראל. הדם על הידיים של הג'יהאד האסלאמי ושל החמאס. מי שמנסה לטעון - - - הדם על הידיים שלהם ורק שלהם.

כמו אנשים עם אפס אומץ הם מסתתרים באוכלוסייה אזרחית. ראית מאיפה יוצאים הקסאמים?

כל הזמן מפריעים לי. אם אנשים עם אפס - - - אתם רוצים שהוא יסיים? הוא לא יסיים ככה. אם האנשים עם אפס אומץ יושבים במרכזים - - - לא צריך לתת לו לדבר על הדברים האלו בוועדת הכלכלה. איך זה קשור לכלכלה? האמת, אדוני היושב-ראש, נתת לו זכות דיבור לפנים משורת הדין כי ההנמקה הסתיימה.

אם הייתי יודע שזה בשביל זה, הייתי ממליץ לך לא לעשות את זה. אבל לא ידעתי. מאיפה אני יודע על מה הוא רוצה לדבר? טוב. אז אמרת. זהו, מספיק.

אם לא יפריעו לי אני אסיים תוך חצי דקה.

לא להפריע עכשיו.

אחד ישיב תחליטו ביניכם מי. מבין ה-13, רוב הנרצחים הם אזרחים חפים מפשע, כולל ילדים. ידעו שהם נמצאים שם, לכן מי שנתן את ההוראה הוא פושע מלחמה בדיוק כמו שמי שנותן הוראה לירות על שדרות והאזור הוא גם פושע מלחמה. לזה אנחנו מתנגדים ולזה אנחנו מתנגדים. אז חיסלנו כמה פושעי מלחמה, מה אתה רוצה. הדרך היחידה להפסיק את שפיכות הדמים של פלסטינים ושל ישראלים היא דרך מדינית. מי שנותן לגיטימציה להפצצות שלה עם כבוש, וזאת הסיבה, שורש שפיכות הדמים הוא הכיבוש. הכיבוש הוא הטרור - - - לפני 67' לא היה שום טרור. - - - לשפיכות הדמים, אלה שנותנים לגיטימציה ושולחים לעשות את הפשעים האלה. אנחנו נמשיך בכל דרך כדי שהכיבוש הארור הזה יסתיים והפלסטינים והישראלים יוכלו לחיות בשלום. אני מבקש שייכתב בחוק שהחמאס והג'יהאד לא יכולים לפתוח חשבונות בישראל וגם לא צריכים לנמק. לפחות שיהיה משהו שקשור לחוק שלנו. מי רוצה מכם להגיב? לא שווה.

לדעתי, לא ראוי להתייחסות. חבר הכנסת סוכות רוצה להגיב. אבל קצר. מכיוון שהוא לא דיבר על הנושא, אחד ישיב לו. אותו אחד שהצית מסגד. נוער זוועות - - - עכשיו אתה מפריע. חבר הכנסת כסיף פה קורא לחיילי צה"ל ולממשלת ישראל רוצחים. בהזדמנות הזו אני ממליץ לו לנסוע כמה שיותר מהר לנחם את החברים שלו בעזה ואנחנו מאוד נשמח שתישאר שם, תעשה שם סיבובים, תסתובב בשוק, נראה איך יתייחסו אליך אנשים ברחוב כשיראו יהודי מסתובב שם ברחוב. עכשיו בוא נחזור לנושא. אנחנו נצביע על הסתייגות לסעיף 27. מי בעד ההסתייגויות של תע"ל וחד"ש? לשלושת הסעיפים. אחד בעד. מי נגד? מי נמנע? אחד. ביטון, לא הצבעת. חבר הכנסת כסיף הצליח לשכנע אותי שראוי לא להשתתף - - - הצבעה לא אושר. ההסתייגויות לא עברו. עכשיו הסתייגויות של חד"ש-תע"ל ל-29. יש לו אחרי 29. אז נצביע על 29. מי בעד ההסתייגויות ל-29?

מי נגד? מי נמנע?

לא משתתפים. שלושה.

עכשיו לאחרי סעיף 29. מי בעד? מי נגד? אחד בעד, שלושה לא משתתפים. הצבעה לא אושר. בשני המקרים לא עברו ההסתייגויות. מה נשאר לנו? על ההסתייגויות של יש עתיד לא הצבענו?

הצבענו על הסתייגות ל-27 ולפני 27. עכשיו יש לנו את 29. נצביע. את רוצה הכול ביחד? לא משנה, נצביע.

הכול נומק, רק הצבעות. אז 29-28. 27 הוצבע. ל-28 יש הסתייגויות.

הסתייגויות יש עתיד לסעיף 28, מי בעד? 5. מי נגד? 6. הצבעה

ההסתייגויות 5 נגד,

של 29. זה היה 28. עכשיו

מי בעד ההסתייגויות יש עתיד לסעיף 29? 5. מי נגד? 6. הצבעה בעד ההסתייגויות 5 נגד, 6

עכשיו הצבעה על החוק. החוק עם התיקונים שהתקבלו. עם התיקונים, עם ההסתייגויות שהתקבלו, עם הכול. את הניסוחים יעשו אחר-כך, אין בעיה. מה הסעיפים, תגידי ואנחנו נצביע. סעיפים 27, 28 ו-29 כפי שהתקבלו כנוסח הוועדה. איך שאתם רוצים, אפשר על 27 כנוסח הוועדה - - - נצביע סעיף-סעיף. סעיף 27, כנוסח הוועדה איפה שהתקבלו הסתייגויות תגידי לי כדי שנגיד שזה כולל מי בעד החוק?

בדיוק, כי הם יודעים אפיה הם רוצים להכניס - - - לא משנה, מצביעים כולל על ההסתייגויות שדובר עליהן. התקבלו הסתייגויות ל-27?

מה שהיה בהסתייגויות, אתם יודעים לאיזה

תשייכו בדיוק לסעיף. כן, כן. איזה סעיף? להתחלה. 27(1). כולל ההסתייגות שהתקבלה. השנייה, לאיזה סעיף? לא הייתה הסתייגות. הם התחייבו לפרוטוקול.

גם תיקנו. תיקנו גם את הדיווח של הוועדה. דיווח לוועדה זה 27(1). הייתה עוד הסתייגות שהתקבלה. את הקודם הם עשו בהוראות ולא - - - אני אגיד מה אני מבינה. הייתה הסתייגות לגבי ההודעות שהתקבלה ודובר על תיקון של נוסח שהוא בתוך - - - באיזה סעיף? בתוך 27. אז היו שתי הסתייגויות. איפה אחד? תקריאי בדיוק את הסעיף ובדיוק את ההפניה ואת ההסתייגות.

תגידי מצביעים על החוק. היה על

על הפרסום באתר. תיקון של סעיף 2(ה) לחוק העיקרי. אמור להיות כתוב - - - דיברנו על זה.

אתם תנסחו את זה אחר-כך. היא תיקנה. חשוב להקריא ואז גם את הסיפור של הפרוט. אז תגידו, מה זה משנה. אמרנו נוספו אחר-כך, אז מה זה משנה? "בדרך שמאפשרת תקשורת מידית ונגישה ככל הניתן, המפקח יקבע הוראות לעניין אופן משלוח ההודעה.".

זה סעיף 27? והשני באיזה סעיף? ורד, אני מבינה שזה אמור להיות בסעיף 29. אז 27, כולל ההסתייגות שהתקבלה. מי בעד סעיף 27, כולל הנוסח - - - היה פרוט נגיש באתר הבנק - - - זה הסיכום של ההודעות שאמרנו שנקבע את זה. זאת הסמכות שעכשיו

מי בעד סעיף 27 של החוק, כולל ההסתייגות שהתקבלה, שתיכנס לחוק? אתה לא מצביע בעד ההסתייגות שלך? אנחנו נמנעים. טוב. 6 בעד. מי נגד? מי נמנע? 5 נמנעים. בסדר. הצבעה בעד סעיף 27 6 נגד,

סעיף 28. מי בעד סעיף 28 בנוסחו? 6. מי נגד? מי נמנע? 5 נמנעים.

עבר גם. סעיף 29, כולל ההסתייגות. תגידו לי את ההסתייגות. יש לכם ניסוח או שתנסחו אחר-כך? עוד רגע. התיון שהוועדה ביקשה, של ה-45 ימים - - - זה כבר התקבל. הצביעו על ההסתייגות. הצבענו על זה בהתחלה. איזה סעיף זה היה? לדעתי, זה 28. כשהצבענו, אמרתי הסתייגות נחזור להצבעה על סעיף 28. לא. ממילא ההסתייגות התקבלה. התקבלה, אז מה הבעיה? זה כבר בנוסח. אבל היא רוצה להצביע גם על זה, מה אני אעשה? אני יכולה - - - ההסתייגות של חבר הכנסת ברוכי ושל יושב-ראש הוועדה - - - זה כלול ב-28. הצבנו על זה. - - - של 45 יום תישאר לשנתיים עם אפשרות

מי בעד סעיף 29, כולל ההסתייגות של חבר הכנסת אלקין תנסחו את זה אחר כך 6 בעד. מי נגד? מי נמנע? 5 נמנעים. הצבעה בעד סעיף 29 6 נגד, אין נמנעים, 5 סעיף 29

בסדר.

בלי רביזיות. הנה, אופיר, איפה אופיר? כבר יצא. סיימנו את החוק. שיהיה בהצלחה. אתה מצביע על כל החוק? הצבענו. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:50.